הישיבה היום,

בשבוע שעבר,

הציגו פרופסור דניאל פרידמן,

ד"ר גיורא ירון וגיורא איילנד איזה שהוא מתווה. מיד לאחר שהדבר הזה יצא,